פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום דיווח על ביצוע צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 (רכבים בעלי משטח טעינה

מה העניין כאן? בהמשך לדיון שהיה כאן בפעם הקודמת, אני בדקתי כמה דברים כפי שביקשו בוועדה. במסגרת הבדיקה ראיתי שקודם כל מאז הצו אושר כאן בוועדת הכספים ב-2015,

למה על זה אתם לא מורידים? הרי זה רכב עבודה.

שמה שלעבודה אחלה.

לעבודה לא.

כל אחד יכול להביא את המכוניות האלה.

מדובר בשישה כלים בשנה. אם אנחנו נוריד את המס על העניין הזה - בחסות ההורדה הזו ייכנסו עוד עשרות כלים למדינת ישראל.

ומדינת ישראל תפסיד תשלומי מכס בהתאם. זה לא יקרה. אני מניח שבן אדם לא יקנה את הרכב

יכול להביא. נעביר הכול למשטרת ישראל וליועצים משפטיים.

הגעת לזה עכשיו? הפעם זו עצה טובה. לכן הציבור נתן לכם 11 מנדטים, כי אתם נותנים עצות טובות כל

היבוא הופסק. אני שואל מה הועילו חכמים בתקנתם. מה הועילה רשות המיסים בתקנותיה?

שאלה טובה. אני מבקש ממך, וטוב שאת כאן,

הן קונות יותר יקר, קונות יותר גדול והן לא צריכות את הגדול. יש כלים יותר קטנים.

מעודדים היום טרקטור משא שיש לו גם את

היום אתה לא תסתובב בעיר עם טרקטור. זה טרקטור